הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה 2015, הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה)

(דחיית תחילה), התשע"ה

ואני מבקש לנצל את הבמה המכובדת הזאת כדי לפנות אל שר החינוך מחד גיסא ואל יושב-ראש ארגון המורים מאידך גיסא להתעשת ולהכריז לאלתר כי שנת הלימודים תיפתח מחר כסדרה. אנחנו ככנסת מצווים לשמור על כבודו של המחנך בישראל, וממילא גם על תנאי עבודתו, שיהיו הולמים. ובכל זאת, מה שלא יהיה, לא ראוי לתפוס, סליחה על הביטוי, את ציבור התלמידים, כמו גם את ציבור ההורים, כבני-ערובה, על אחת כמה וכמה לא בשעת בין-הערביים. כמי שמוקיר את מערכת ההוראה ומכבד את מאבקו של רן ארז, המסור למורים ולמורות בישראל, אני מבקש ממנו למנוע את השביתה מחר ויהי מה. במקביל, הכנסת פונה אל שר החינוך נפתלי בנט, שהוכיח בזמן הקצר מאז שנכנס לתפקידו כי הוא כנראה האיש הנכון במקום הנכון, להשתמש ביכולותיו ולדאוג שלא תהיינה תקלות מחר, ועל אחת כמה וכמה שלא יושבתו הלימודים. אמרו חז"ל שכל ההתחלות קשות, אבל הם לא התכוונו להשבתה, אלא להתחלה. אם תרשו לי, במאמר מוסגר, ההערה באה מקירות לבי, אם הבנתי נכון, אחת הטענות של הסתדרות המורים היא אי-תגמול הולם למורים העובדים בשבתות. אשמח לשמוע במה מדובר, אילו מורים אמורים לעבוד בשבת והאם על עבודה בשבת הם אמורים לקבל תשלום כפול. אולי התשלום הכפול יגרום למורים לעבוד בשבת, אף שמלכתחילה הם לא היו חפצים לחלל שבת. אני מתפלל ומקווה שלא מדובר בחילול שבת, ואשמח אם הכנסת תקבל פרטים מדויקים בנושא זה. באותה הזדמנות אני מבקש לחזק את ידי התלמידים שבחזית. אני הרי בא מיישוב שיושב על הגבול, ואני בעצמי בילדותי שילבתי בין לימודים בכיתה ללימודים במקלט. כעת, לצערנו, אנחנו שומעים על חששם של ילדים הלומדים ב"שקמה" ו"חופים", בשטח המועצה האזורית חוף-אשקלון, ששוקלים להשבית את הלימודים מחר בשל מחסור במיגוניות להסעות,

גם עניין זה עומד לפתחו של ידידנו שר החינוך, מר נפתלי בנט, ואנו בטוחים שעוד היום יימצא הפתרון לבעייתם של כ-1,300 תלמידים יקרים אלו. תודה רבה, רבותי, לכולם. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי, י"ח באלול התשע"ה, 2